בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בסדרת הדיונים שלנו בהכנה לחוק ההסדרים ותקציב המדינה. אישרנו פה כבר לא מעט חוקים השבוע ובשבוע שעבר, אנחנו במרתון דיונים על מספר חוקים כדי להשלים אותם. הבוקר אנחנו מתחילים בהצבעות והסתייגויות על פרק י' (תחבורה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), תיקון חוק נתיבים מהירים. יש לנו מסתייגים? הערה של נירה שפק,

איזה הצעה לסדר? פה זה ישיבת הסתייגויות והצבעות. נתתי לך לפנים משורת הדין להגיד מה שבא לך, זה נאום בן דקה של חברת כנסת. בבקשה. זה משהו שהוא חשוב, נעשה כאן דיון עם משרד התחבורה, אני אומרת שבקצב של מה שקורה, בקצב של קבלת ההחלטות,

נראה לי שזאת התשובה, שלהוביל ולהנהיג את המיינסטרים, את המרכז, לטפל,

אבל דבר כל כך טריוויאלי וכל כך פשוט, שכל כך חשוב לחזור עליו זה להסתכל,

עכשיו,

שצריך לטפל בחברה הערבית,

אני חושב שמדינת ישראל תרוויח ואם הכפרים הערביים ייראו יותר טוב זה גם חלק מהגשמת החזון הציוני, כי אני חושב שזה לא מכבד את מדינת ישראל איך שנראים הכפרים

היא אמרה שהיא תציג את זה, זה נכון,

אבל אני חושב, אני לא מתווכח, אני רוצה את הדיון הזה שיקרה. אנחנו נעשה דיון כזה,

תנסח. בעד ההסתייגות שלו. אני אקרא את ההסתייגות: מדינת ישראל תממן את החניה של תושבי הפריפריה בחניונים של הנתיבים המהירים. אפשר להגיד משהו? החניה בחניונים האלה היא בחינם, לכולם. אז אנחנו נצטרך למצוא נוסח אחר להסתייגות. זה גם מופיע בשילוט. כשאתה נוסע באיילון אתה רואה את השילוט וכשאתה נוסע בכל הכבישים כתוב: חנה חינם ולך לרכבת. כי הפרויקט הזה הוא פרויקט תחבורה ציבורית, הכוונה היא - - - למה אתה מטריד אותנו בפרטים? אין לנו זמן עכשיו לעניינים האלה, חברים. שמדינת ישראל תקצה חניונים לתושבי הפריפריה.

בחניונים המהירים, שהיא תקצה חניונים לתושבי הפריפריה. כשאני מגיע באיחור שתהיה לי עדיפות לחנות. זאת אומרת תיתן עדיפות?

מי בעד אופיר סופר? זה אפילו לא עולה כסף, תצביעו בעד. מי נגד? אנחנו לא נגד הרעיון, אנחנו נגד הרעיון של הסתייגויות ככלי. אם אתה רוצה שאני אצביע בעד משה רבנו אני אצביע, אבל זה לא היה הנוסח. אז שנייה, אני רוצה גם לגבי משה רבנו.

אתה רוצה שההסתייגות תונח במליאה?

בבקשה, נרשם.

לא התקבלה. תקריאו את ההסתייגות של חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.

סיעת הציונות הדתית, נכון? כן, אתם הגשתם כמה חתימות, כן ודאי. אז גם כאן ההסתייגויות שהציע חבר הכנסת יעקב אשר ויתר חברי סיעת יהדות התורה מצטרפים. לאחר המילים 'רכב ציבורי' יבוא 'וכן רכב הרשום עם תג נכה וכן רכב הרשום ככונן רפואת חירום'. בסעיף 3ה(א),

'ובלבד שבעל הזיכיון מפעיל מרכז שירות לרישום מינויים או רישום ותפעול מינוי גם למי שאין ברשותו טלפון חכם או גישה לשירותי אינטרנט'. בסעיף 4א1, במקום המילים 'במסלול המקוצר לפי פרק א'1 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967', יבוא 'באמצעות המרכז לגביית קנסות'. אוקיי, אנחנו מצביעים על כל אחת?

מי בעד הסתייגות 1?

מי נגד? אופיר, מה החלטתך? אני לא יכול להצביע. אתה לא יכול. לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 2? מי נגד? לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות 3? מי נגד?

לא התקבלה ההסתייגות של יעקב אשר. עכשיו יש כאן כמה נושאים קצרים שנשארו פתוחים. למעשה הוועדה השלימה את הדיון בסעיף 59 שעניינו תיקון חוק נתיבים מהירים, הסוגיה שנותרה פתוחה היא ההוראות שעניינן הבטחת הגנת הפרטיות ושל הגבלת המצלמות שישמשו בנתיבים המהירים במודל החדש כפי שהוצג בוועדה. הנוסח שהיה במקור, הוצע לקבוע בו ששר המשפטים באישור ועדת הכלכלה יתקין תקנות לשם הגנה על הפרטיות. אנחנו שאלנו בדיון הקודם מתי בעצם יותקנו התקנות והאם סעיפים שנוגעים לתפעול המצלמות ייכנסו לתוקף רק לאחר שהושלמה התקנתן של אותן תקנות. עלה איזה שהוא רעיון לקבוע את ההוראות האלה כבר עכשיו בחקיקה הראשית, אבל בשל לוחות הזמנים לא עלה בידי נציגי הממשלה לעבד או ללבן את כל הסוגיות, אלה באמת סוגיות מאוד מורכבות שנוגעות לתקנות האלה.

כפי שאתה הגדרת בסיכום הדיון, הוסכם שהסעיפים שנוגעים להפעלת המצלמות ייכנסו לתוקף רק כאשר ועדת הכלכלה תאשר את תקנות תקנת הפרטיות והן ייכנסו לתוקף. אז באמת זה קצת חבל בחוק הזה שלא הביאו את הכול בצורה שלמה, כי זה חסם להפעלת החוק, סוגיית הפרטיות. ככל שתביאו את התקנות המשלימות הללו במהירות האפשרית אנחנו נשלים את המלאכה. אני אקרא את סעיף 2ג6, מכיוון שהוא לא הוקרא. תקנות פרטיות 2ג6. שר המשפטים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בעניינים אלה: (1)אופן הצבת המצלמות ותפעולן, (2)אופן שמירת הצילומים והמידע המתועד בהם ומשך הזמן לשמירת הצילומים, (3)אופן הגישה לצילומים וההרשאות לשימוש בהם, ובכלל זה חיבור מאגר המידע למאגרים אחרים ואופן הפקת הצילומים והדוחות, (4)אופן המצאת הצילומים לבעליו של הרכב שתועד בהם ויידוע לגבי הזכות לקבל את מידע, (5)אופן יידוע הציבור על הצילום. תקנות ראשונות לפי סעיף זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד לתאריך _______ כאן נשאר תאריך פתוח ואני מבין שההסכמה היא שהן יובאו לאישור הוועדה עד 31 בינואר 2022. זה לעניין הזה. ולעניין התניית התחילה, זה סעיף 2ג8, כפי שפורסם בנוסח שמונח על שולחן הוועדה. תחילת סעיפים 2ג8. הוראות סעיפים 2ג(4), 2ג1 עד 2ג5 יכנסו לתוקף ביום תחילתן של התקנות לפי סעיף 2ג6. מעבר לכך היו לכם עוד, נציגי הממשלה, שתי סוגיות פתוחות, שינויים שלמעשה התבקשו בעקבות הדיון בנושא הגנת הפרטיות והצריכו תיקונים גם בנוסח. כן, אז באמת בעקבות העבודה שנעשתה בשבוע האחרון על הניסיון להכין תוספת עכשיו בתקנות אנחנו מחדדים את הנוסח בסעיף 2ג1(ב) כך שעכשיו יהיה כתוב שצילום שתועד לצורך זיהוי רכב או ספירת נוסעים ברכב לא יהיה ניתן לצפייה ולא יישמר באופן שיביא לזיהוי הנוסעים ברכב המצולם או עוברי דרך, וכאן התוספת: אולם שר המשפטים יהיה רשאי לקבוע בתקנות פרק זמן מזערי לפי סעיף 2ג6 ככל שהדבר דרוש בשים לב לפרטיות הנוסעים ועוברי הדרך. את קראת לא את מה שמופיע כאן בנוסח שפורסם, זה בעצם תיקון שאנחנו רצינו להציע כדי שלמעשה לשר המשפטים יהיה שיקול דעת לקבוע פרק זמן מזערי לגבי כל המידע או חלקו ככל שהדבר יהיה דרוש בשים לב לפרטיות הנוסעים ועוברי הדרך. הכוונה היא לפרק זמן מזערי שבו ניתן יהיה לצפות במידע או לשמור אותו.

זה אותו נוסח שתואם את הנוסח שדיברנו עליו בנושא מס גודש? כי גם שם עלתה בדיוק אותה סוגיה. אינני יודע כי זה בוועדת הכספים, אבל אני עדכנתי אותם.

זה אותם גורמים ולכן אני מעירה את ההערה הזאת פה, כי ברגע שכבר הגיעו להסכמות במס גודש אז לראות שאנחנו מדברים באותה שפה בכל הרפורמות שנוגעות לצילום אזרחים. זה בדיוק אותו דבר עם אותן מצלמות ואותו הכול.

ולכן הערה לכאן, שכדאי שיעשו השוואה בין הנוסחים,

אני עדכנתי את הצוות המשפטי של ועדת הכספים לגבי ההסכמות שהיו כאן. בסדר גמור. יש עוד תוספות שלכם? כן, עוד תיקון אחד שעשינו. את הסעיף שבא אחריו, את סעיף (ג), אנחנו מחקנו ולמעשה איחדנו עם סעיף (ב), הוספנו את המילים לצורך זיהוי רכב כדי שיהיה ברור שגם סעיף (ב) חל על מצלמות שהן לצורך זיהוי רכב, שאלה מצלמות LPR. סליחה שאני קוטע, תגידי מה נמחק ואיפה הוספתם. מה המשמעות של המחיקה, למה נמחק ואיפה הוספתם. אז אולי אני אתייחס לנקודה הזאת. בהמשך למה שנציגת האוצר ציינה במהלך הדיונים בשבוע האחרון התחדד הבדל טכנולוגי שקיים בין שני סוגי המצלמות. בפרויקט הזה יש שני סוגי מצלמות, סוג אחד זה מצלמות שמזהות את לוחית הרישוי וסוג שני זה מצלמות שמזהות דמויות ברכב וניתן על ידן לספור את הנוסעים. אז כיוון שהבנו שלעניין הטשטוש בשני סוגי המצלמות צריך איזה שהוא פרק זמן מזערי שנדרש מבחינה טכנולוגית כדי לבצע את הטשטוש, כדי שלא יתאפשר זיהוי הנוסעים, ביקשנו לאחד את ההתייחסות בסעיף הזה, להוסיף את ההתייחסות לצילום שתועד לצורך זיהוי רכב, להוסיף את זה כבר לסעיף הזה ולומר את האמירה החד משמעית שהוא לא יהיה ניתן לצפייה ולא יישמר באופן שיביא לזיהוי הנוסעים ברכב. לגבי היישום ברמת חקיקת המשנה אנחנו נתייחס להבדלים, ככל שישנם, בין שני סוגי המצלמות. אבל למעשה מחקתם סעיף שהוא יותר רחב, הסעיף שמחקתם אומר שמתקנים ומכשירים אחרים שישמשו לצורך גביית אגרה וחיובים אחרים על ידי בעל הזיכיון יוצבו ויופעלו באופן שלא יביא ככל הניתן לזיהוי נוסעים ברכב ועוברי דרך אחרים. כלומר בעצם צמצמתם את התחולה, אבל הידקתם את ההגנה על הפרטיות כי אין כאן את התיבה 'ככל הניתן'.

הידקנו את ההגנה על הפרטיות בהקשר של הצפייה והשמירה, ולגבי התפעול, ניתן לזה מענה בסעיף קטן (ו) בהמשך: תפעול המצלמות, שמירת המידע המתועד בצילומים והפקת הצילומים והחיובים, לפי חוק זה, ייעשו באופן שממזער את הפגיעה בפרטיות ואת סיכוני אבטחת המידע. בהקשר הזה, כמו שהעירה חברת הכנסת, יש לנו הוראות מקבילות שאנחנו קובעים עכשיו גם במס גודש וגם שכבר קיימות בפקודת התעבורה לגבי אכיפה על ידי מצלמות בנתיבי תחבורה ציבורית. שם, בהקשר של נתיבי תחבורה ציבורית, יש אמירה בתקנות שהמצלמות יוצבו בצורה כזאת שהן לא אמורות להביא לידי צילום הנוסעים ככל הניתן. אז אנחנו חושבים שקודם כל מבחינת ההרמוניה החקיקתית נכון שההוראות יהיו דומות ומקבילות, ולגבי התפעול וההצבה, אנחנו חושבים שבכל מקרה זה מקבל מענה בסעיף הקיים. אז אני אקרא את התיקונים, התיקון בסעיף קטן (ג): המידע שהתקבל או נוצר לפי חוק זה יישמר במאגר מידע נפרד למשך פרק הזמן המזערי הדרוש שייקבע בתקנות לפי סעיף 2ג6 -אלה אותן תקנות הגנת הפרטיות- ובתום התקופה יימחק המידע. למעשה את הסיפה שמתחילה במילים 'מאגר מידע שיכלול' אתם העברתם לסעיף קטן אחר. אני אקרא אותו: (ד) מאגר המידע שיכלול את הצילומים ואת החיובים המופקים מהם, לא יחובר לכל מאגר מידע אחר, אלא במידה הנדרשת ליישום הוראות חוק זה, ובכפוף להוראות לפיו לרבות לעניין שמירת המידע והשימוש בו. מעבר לכך שני תיקונים באמת קלים בסעיף 2ג3, כתבתם שהמדיניות של הרשות הממונה תפורסם, ומה שהוסכם בוועדה הוא שהמדיניות תפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממונה. זה תיקון אחד. והתיקון האחרון, בעניין תחולת סעיפים 2ג7 לגבי כל הסעיפים שיחולו על בעל זיכיון בנתיב המהיר המנוי בתוספת, אנחנו רוצים לחדד שמדובר על 'יחולו לעניין בעל זיכיון', מכיוון שכפי שהצגתם כאן בוועדה יכול להיות שבעל זיכיון יפעיל ספקים או קבלנים מטעמו, צריך שהתחולה תהיה יותר רחבה. אפשר לעבור להצבעה? אתם מצביעים על סעיף 59 לחוק הכלכלי. בכללותו? כן, זה סעיף אחד עם כל השינויים. מי בעד סעיף 59, כולל התיקונים האחרונים שביצענו? פה אחד. אין נגד.

אני רוצה לברך את משרד התחבורה והאוצר על חוק נוסף של משרד התחבורה.

שביממה האחרונה אישרנו בוועדה אולי ארבעה חוקים של משרד התחבורה. הנתיבים המהירים מוכיחים את עצמם, למי שבא כל יום בנסיעה בין עירונית מרגישים את זה בכניסה לירושלים ולכן הנחנו פה את היסודות לשיפור עבודת הנתיבים המהירים והרחבתם, כמובן בלי להתעלם מההערה שנרשמה כאן, שחובת הממשלה להתבונן מן הקצה אל הקצה, בנגישות של תושבי אילת ביום שאחרי סגירת שדה דב, בנגישות של תושבי הנגב, בנגישות של תושבי הגליל והמרכז ובתוך המרחב במצב התחבורה ביישובים ערביים ועוד המון משימות. בסוף רוב הכסף התחבורתי מושקע במרכז הארץ, לפעמים יש לזה הצדקה, בשל הפקקים והעומסים והפרויקטים הענקיים והיקף האוכלוסייה, אבל גם פה אנחנו נהיה עם יד על הדופק לוודא שפרויקטים בנגב ובגליל לא נזנחים ודואגים לאינטרס הרחב ביותר של הציבור. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה